אומר בכמה מילים, אדוני. אני מנכ"ל רשות ניירות ערך. יחד איתי אורית שרייבר מהייעוץ המשפטי שלנו, שגם אחראית על כל התקנות, וגן שהוא סמנכ"ל ריפולד, סמנכ"ל הכספים של הרשות. בכמה מילים כידוע רשות ניירות ערך לא סמוכה על שולחנה של הממשלה בהיבט התקציבי, וכל הכנסותיה הן מהאגרות שמשלמות החברות הציבוריות והגופים המפוקחים על ידי הרשות, הגופים היחידים שמפוקחים על ידי הרשות. מפעם לפעם, כשיש לנו גבייה שעולה על הצורך שלנו בהוצאות, אנו מגיעים לוועדה, ומבקשים להחזיר אגרות לגופים ששילמו לנו אותן בדמות של הפחתות אגרות עתידיות. הגענו הנה בחודש ינואר השנה במסגרת אישור תקציב הרשות, והבטחנו לאדוני שנגיע עם הפחתת אגרות לקראת תשלום האגרות שמשולם תמיד ב-1 באוגוסט בכל שנה ואכן הגענו לפה. כדי להכניס זאת לקונטקסט עשינו תוכנית אגרות לשלוש שנים בשנים 21',

23' בגובה של 15%. למרות התוכנית הזו בשנים 20' ו-21' הייתה לנו גבייה גבוהה יותר ממה שצפינו ולכן אנו מעוניינים להגדיל את גובה ההפחתה ב-23' ל-30% במקום 15%, בשנת 24' להשאיר אותה על 30%, ובשנת 25' להפחית ל-15%, 30, 30 ו-15. למה ב-24' אתם משאירים? כי לא היו בכלל תוכנית הפחתות ל-24'. זו תוכנית יזומה חדשה. התוכנית הייתה אמורה להסתיים ב-23' על 15%. אנו רוצים להגדיל את 23' ל-30 להוסיף לה את שנים 24', 25' עוד 30 ועוד 15%. 24' יהיה 30%, הפחתה של 30% ב-23', הפחתה של 30 ב-24' והפחתה של 15 ב-25'. תקריאו את זה בבקשה. הבאתם הפעם סט גם של חיתום שלא היה בעבר. תוכלו להסביר מה היה בעבר ביחס לחיתום? אסביר כשנגיע לחיתום?

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(הוראה שעה), התשפ"א 2021 (תיקון), התשפ"ג 2023. בתוקף סמכותי לפי סעיף 55א לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968. רק אסביר את הטכניקה המשפטית. כפי שעודד אמר, יש לנו הוראות שעה שתקפות עדיין בשנת 2023 מהסבב הקודם שעשינו. מה שמשרד המשפטים הורה לנו זה לבטל את הוראות השנה שקיימות היום על 23' ולהתקין הוראות שעה חדשות.

לתקן את הקיים ולומר שביחס לשנת 23' זה יהיה במקום 15% - 30%, או לבטל כי

שעה, ואז כאילו להתקין

הם בחרו בדרך של לבטל ולהתקין מחדש. נכון,

הולכים על 24', 25', וגם כי שיעור ההפחתה

יש גופים שכן שילמו בעבר ונחזיר להם את הכספים אחורה. 15% זה לא באופן קבוע זה ניתן רק בזמן הקורונה,

עשינו תוכנית הפחתות מ-21' עד 23' שכללה גם את תקופת הקורונה.

אתם אומרים: נחזיר את זה לתקופת הקורונה של 15%. אדייק. בעצם כבר

ככל שנותנים להם יותר בזמנים הם יותר מרוצים,

נותנים. מה שאתם מדברים על 25, אתם מבקשים הפחתה של 15%,

"(יד) על אף האמור בתקנה זו, סכום האגרה השנתית לשנים 2023 ו-2024 יהיה בשיעור של 70%, מן הסכום לפי תקנה זו, כפי שהשתנה לפי תקנה

(2) בתקנה 3א

70%, מן הסכום לפי תקנת משנה (א), כפי שהשתנה לפי אותה תקנה ביום העדכון בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של אלף שקלים

תקנות ניירות ערך (אגרה שנתית)(הוראה שעה), התשפ"א 2021 (תיקון),

כפי שהוקראה על ידי הרשות לניירות ערך. מי בעד אישור התקנות ירים את ידו.

נעבור לביטול הוראת השעה שעוסקת ברכזי הצעה. טיוטת תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה)(הוראת שעה), התשפ"א 2021 (ביטול),

לחוק ניירות

התשכ"ח 1968, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול. 1.תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה)(הוראת שעה), התשפ"א 2021 בטלות. זה היא מבטלת את התקנות הקיימות. תקריאי את ההוראה החדשה. מי בעד אישור התקנות, כפי שהוקראו ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה התקנות אושרו.

התשפ"ג 2023. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 55א ו-56(א)

התשכ"ח 1968, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לשנות הכספים 2023 ו-2024.

הוראת שעה לשנת הכספים 20252. בשנת הכספים 2025 יראו כאילו בתקנות העיקריות, בתקנה 90 בסופה נאמר: "(ח)

אני מתקין תקנות

הוראת שעה לשנות הכספים 2023 ו-2024. 1. בשנות הכספים 2023 ו-2024 יראו כאילו בתקנות ניירות ערך (חיתום),

על

סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 85% מן הסכום המפורט בה,

מעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים חדשים.".

בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול. 1. תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)(הוראת שעה),

מי נגד? מי נמנע? הצבעה שוב פה אחד. נעבור לסט הבא שהוא הוראת השעה שאנו מתקינים עכשיו. תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני)(הוראת שעה),

התשכ"ח 1968, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לשנות הכספים 2024-2023. 1. בשנות הכספים 2023 ו-2024 יראו כאילו בתקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני), התשס"ג 2003 (להלן, התקנות העיקריות), בתקנה 16 בסופה נאמר: "(ד)על אף האמור בתקנת משנה (ב) והתוספת הראשונה, סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 70% מן הסכום המפורט בהם, כפי שהשתנה לפי תקנה 19 ביום השינוי בכל שנה, מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.". הוראת שעה לשנת הכספים 20252. בשנת הכספים 2025 יראו כאילו בתקנות העיקריות, בתקנה 16 בסופה נאמר: "(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ב) והתוספת הראשונה, סכום האגרה השנתית יהיה בשיעור של 85% מן הסכום המפורט בהם, כפי שהשתנה לפי תקנה 19 ביום השינוי בכל שנה, מעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה עבר פה אחד. הנושא האחרון שלנו תיקון הוראת השעה שעוסקת בבעלי רשיון לפי חוק הייעוץ. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

התמחות ואגרות)(הוראת שעה), התשפ"א 2021 (תיקון), התשפ"ג 2023. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ו-42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995, לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: ביטול הוראת השעה. 1. בתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

התמחות ואגרות)(הוראת שעה), התשפ"א 2021 , תקנה 2,

מי בעד?

מי נמנע? הצבעה עבר פה אחד. הוראת השעה החדשה. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרישיון,

התמחות ואגרות)(הוראת שעה), התשפ"ג 2023. בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41 ו-42 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה 1995 (להלן,

לפי הצעת הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: הוראת שעה לשנות הכספים 2023 ו-2024. 1.בשנות הכספים 2023 ו-2024 יראו כאילו אחרי תקנה 27ו לתקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (בקשה לרשיון,

התמחות ואגרות), התשנ"ז 1997 (להלן, התקנות העיקריות), נאמר: "הוראת שעה לשנים 2023 ו-202427ז. סכום האגרה השנתית לפי תקנות 27א, 27ב ו-27ג יהיה בשיעור של 70% מן הסכום לפי התקנות האמורות, כפי שהשתנה לפי תקנה 28 ביום העדכון בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא השקל החדש השלם הקרוב.". הוראת שעה לשנת הכספים 20252. בשנת הכספים 2025 יראו כאילו אחרי תקנה 27ו לתקנות העיקריות,

"הוראת שעה לשנת .2025. 27ז.סכום האגרה השנתית לפי תקנות 27א, 27ב ו-27ג יהיה בשיעור של 85% מן הסכום לפי התקנות האמורות, כפי שהשתנה לפי תקנה 28 ביום העדכון בכל שנה, מעוגל לסכום הקרוב שהוא השקל החדש השלם הקרוב.". מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה עבר פה אחד גם זה. הייתם נחמדים,

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:55.